בוקר טוב לכולם, חנוכה שמח. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט. על סדר-היום תקנות שהתקינה הממשלה במהלך התקופה האחרונה: תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'

וכן, (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 16),(תיקון מס' 17) ו-(תיקון מס' 18). תיכף נבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה להקריא אותן ונפתח לאחר מכן דיון גם על נושאים נוספים. בפתח הישיבה אני רוצה לומר לחברי הוועדה שחבל שזה מגיע ביחד, אבל בסדר - חזינו שכך זה יקרה. אבל יעידו קירות החדר הזה,

כמה פעמים דיברנו על כך שהמדינה צריכה להפוך את הדיסקט ולראות איך חיים עם הקורונה בכל השלבים שלה, גם עם הדעיכה שלה, שאני מקווה שמתחילה להגיע. יש לנו עוד תקופה ארוכה לחיות כאן עם הקורונה בצורה ארוכה כזו או אחרת, ומבחינתי,

החודשים האלה הם גורליים לאנשים, לפרנסתם, ולהרבה מאוד דברים אחרים. ביקשנו כבר מערב חג סוכות ממשרד הבריאות לנסות להיערך לאיזשהו מנגנון שמדבר על דרכון ירוק, כרטיס ירוק קורוני כזה או אחר, שיכול להיות מורכב מכמה מרכיבים: ראשית, לגבי אנשים שהחלימו ושהסיכוי שהם יחלו עוד פעם שואף לאפס, הוא לא לחלוטין שלילי, ובניהול סיכונים הוא צריך להיות כלי עבודה. שנית, לעשות בדיקות סרולוגיות לאנשים שהיו בקרבת אנשים חולים. סביר מאוד להניח שיש הרבה מאוד אסימפטומטיים וכן הרבה אנשים שבמשפחה או בעבודה שלהם היו אנשים עם קורונה ויכול להיות שהם פיתחו נוגדנים לעניין הזה מבלי שהם יידעו מזה אפילו. שלישית, כפי שעשינו במתווה הירוק באילת, שבסך הכול, בלי עין הרע, עובד בסדר גמור, לפחות ממה שאנחנו יודעים, לא שמענו שיש איזשהם משברים באילת או בים המלח להשתמש גם בזה שאנשים עושים בדיקות שנותנות להם במהלך כשלושה-ארבעה ימים אפשרות להיקרא ירוקים. הדבר הרביעי, שלצערי הרב חיכו עד שזה יגיע, שהוא משלים את הדבר הזה הוא מה קורה עם אלה שהתחסנו, כשגם הם אמורים לקבל את אותו כרטיס

תיכף נדבר מהו הכרטיס הזה, איך הוא יכול להיות בנוי. זה יכול לתת כלי לממשלה לפתוח את המשק יותר מהר בכל התחומים. אין תחום אחד שאי אפשר יהיה לתת בו עדיפות לבעלי הכרטיס הירוק. אני מזכיר שזה עושה שני דברים:

זה נותן מוטיבציה לבדיקות. כי אם יפתחו דברים חדשים כאלה ואחרים ויתנו בכך שיהיה ברקוד כזה שאדם מראה אם הוא ירוק או לא, אנשים ילכו להיבדק. גם כדי ללכת להצגה בתיאטרון יהיה להם שווה ללכת ולהיבדק, יש להם שלושה-ארבעה ימים שהם ירוקים. כמובן אותו דבר העניין הסרולוגי. כך אפשר יהיה לפתוח הרבה מאוד חלקים. זה יגרום לכך שאנשים יעשו בדיקות. כשאנשים יעשו בדיקות, המדינה גם תשמח לזהות שרשראות הדבקה. היום מתחננים לאנשים לבוא ולהיבדק והם לא רצים בהמוניהם.

צריך גם אינסנטיב לחיסונים. אם אדם יודע שכשהוא יתחסן הוא מתחיל להיות חופשי ומאושר יותר אז הוא ילך להתחסן - זה כל כך פשוט. זה כלי ניהולי פשוט, לא צריך לסרבל אותו. לא צריך להיות מעצמת סייבר כדי לעשות אותו, פשוט צריך לעשות אותו. האפשרויות שקיימות לכך הן או דרך מכשירי טלפונים חכמים באפליקציות או בכרטיס מגנטי כמו כרטיס של קופת חולים או כל כרטיס אחר עם זיהוי כדי למנוע זיופים. תאמינו לי שכל מכוני הכושר, הקניונים, ומקומות אחרים, יקנו בשמחה מכשיר ברקוד כזה שיהיה מחובר דרך קופות חולים, משרד הבריאות, משטרת ישראל. אם מחר חלילה נגיע לסגר אז גם זה כלי עבודה, והאנשים האלה כן יוכלו להסתובב ולהחזיר את המשק לעבודה. גם החיסונים ייקחו זמן ועד שנגיע לאיזון שלם ייקח זמן.

אני שמח שנפל סוף-סוף האסימון. חלק מקופות החולים, התחילו כבר אתמול, וחלק יתחילו מחר, בבדיקות סרולוגיות, המוניות יחסית, של אלפי בדיקות ביום.

אני מקווה שאני לא מפתיע אותך ומה שאמרתי עד עכשיו

אשמח להגיב, אם תרצה. שרון, אני שמח שאת איתנו. הישיבה היום לא תארך זמן רב ואשמח אם נמצה את הכול. תיכף אתן לך את רשות הדיבור. אם אני מבין נכון, וכפי שגם ראיתי ושמעתי, הבדיקות הסרולוגיות מכוונות במיוחד לאנשים שהיו בקרבת אנשים חולים במטרה לזהות אותם.

זה יביא לנו עוד עשרות או מאות אלפי אנשים שיש בגופם נוגדנים כרגע.

ואתם תחליטו לכמה זמן זה טוב ולכמה זמן זה יכול לתת להם את הכרטיס הירוק הזה, לא אני מחליט בזה.

התפעולי הזה הוא הכרחי והוא כלי עבודה עבורכם. הוא עדיף על פני רדיפה אחרי ה-R. לכן, אני שמח שזה התחיל. אני מבקש מכם להאיץ את זה. זה מתחבר נהדר עם הבשורה הטובה של תחילת החיסונים. כך נוכל להוציא את המדינה יותר מהר לפעילות יותר רחבה בכל הענפים. חבר הכנסת סגלוביץ', בבקשה. אנחנו הולכים פה לאשר את מה שכבר קורה, שהקניונים והשווקים פעילים ואנחנו פותחים. יש לנו חלק בזה. יואב, אל תפחית מערכך. אני משתדל שלא. אבל תחום הרוח במדינת ישראל, ויש כזה

בשבוע שעבר הייתי בתיאטרון הערבי ביפו. היה שם אירוע מחאה כי אסור לעשות אירועי תרבות. כל האומנים, כל הכותבים, כל היוצרים, כל האנשים שחיים בעולם הזה, קראו שירי מחאה. מדובר גם בחיי הרוח הדתיים כל תחומי התרבות משובשים לגמרי. אין להם לובי והם לא צועקים למשרד הבריאות ולא בוועדת הכלכלה ואין להם כוח פוליטי לעשות את זה, כי אנשי הרוח, באשר הם, אינם פוליטיקאים והם לא יושבים במרכזי המפלגות. אנשי משרד הבריאות, הכתם הזה על ראשכם.

להיות שעדיין לא מצאו שום מתווה לאפשר כניסה אליהם. נוסעים פה לדובאי - כאילו זה הארץ המובטחת, ראש על ראש בשדה התעופה, ואי אפשר לאפשר לאולם,

לבית תפילה, למקום שהוא בהתאם למטראז' שלו,

באיזה מדינה אנחנו חיים? מבקשים להוסיף גם את חדרי הכושר והאולמות. יספרו לי שאי אפשר רפואית, אבל מדינה נורמלית לא יכולה להיות במצב שחיי הרוח שלה מופקרים כי אין מוקדי לחץ. אני מבקש שמשרד הבריאות, פרופסור או פוליטיקאי כלשהו לא יספרו לי סיפורים, כי לכולם יש פה כאן. אני יושב פה ומקשיב לכולם: לבעלי הקניונים לבעלי האולמות, ואני לא בא בטענות, זה בסדר גמור. אבל להם אין פה, הם לא במרכז מפלגת הליכוד, ביש עתיד, בש"ס או ביהדות התורה, ובסוף הכול סגור,

אנחנו עושים היום דיון על הקניונים וזה בסדר גמור שנפתח אותם בהתאם לתוואי סגול.

האם אי אפשר לעשות את זה גם על חיי התרבות בארץ? הם צריכים לעשות את זה בערב שירי מחאה? איזה מדינה אנחנו? מדינת דובאי? אדוני, עוד בקשה לי אליך, ואעשה זאת בקול רם. ב-29 לחודש יתקיים יום המאבק בשחיתות הבין-לאומית. זה לא פטנט שאני המצאתי, זה נמצא בכנסת. אני יושב-ראש השדולה הזו ומתקיימים דיונים בוועדת החינוך, בוועדת הכספים,

בקשתי אליך היא שתיאות לבקשת חברתי קארין אלהרר. נעניתי לבקשה באופן כללי אבל לא פרטני. אדוני, אין כוונה. בוודאי ובוודאי יגיעו לפה גם חברי כנסת מסיעות הבית. אני מניח שגם לליכוד וגם לש"ס אכפת מעבירת הפרת האמונים. אני מחכה עד לרגע זה לרעיונות ממנה או ממך על נושאים אמיתיים. הנושא האמיתי שהיא ביקשה הוא מאוד פשוט, והוא ניגוד העניינים בחוק הפלילי במדינת ישראל. זה לא דיון פוליטי. הבנתי, אבל יש עד מרחב של נושאים. לא לדאוג. יש הצעות חוק של חבר הכנסת מזרחי בזמנו. אני מניח שקארין תבוא איתך בדברים. בקשתי לאשר. אני הבעתי את רצוני לעניין הזה, רק ביקשתי איזה מנעד. מעולה. אני מבקש את תמיכתך לנושא הקודם. בכל הכבוד, אבקש לקיים דיון יזום על ידינו על מוסדות התרבות. זה פשוט לא סביר לאשר קניונים,

נתב"ג, ואת זה לא.

שיגידו -20% או 50% יכולים להיכנס לאולם מסוים - כמה שהם יגידו. אני מבקש ממך בעל פה לקיים על זה דיון ועל כל מה שקורה פה. אין דיון על הדבר הזה. לדעתי, ועדת החוקה היא המקום.

נמצאת פה איתנו גם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

היו לנו פה כמה החלטות נכונות לגבי פארקים של רשות הטבע והגנים ויש להם מודל להם שיכול להיות נכון גם לאטרקציות נוספות שמדברות על אוויר פתוח או על מקומות רחבים שבהם יש אפשרות בקרה ושליטה, וזה יכול להתחבר לדברים שאמרת. אני מבקש שאתה תיזום את הדיון. יש לי איזה תחושה שאם אני אבקש בקשה לנשיאות הכנסת,

נשיאות הכנסת זה א-פוליטי. הכול א-פוליטי פה. לכן, אני פונה אליך כאדם א-פוליטי. התכוונתי הפוליטי עם ה"א. זה מספיק חשוב שנעשה דיון יזום על ידי הוועדה. עוסקים פה בפתיחות של כל הדברים,

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. לאחר מכן נשמע את ד"ר שרון אלרעי. מצוין, דווקא לפה היא מגיעה. סליחה, אנחנו בוועדה שלנו מתווכחים מאוד קשה עם אנשי המקצוע, אבל גם מאוד מכבדים אותם. קודם כל, אני רוצה להצטרף לבקשת חברי יואב סגלוביץ' בנושא פתיחת עולם התרבות כי היום כמה מגזרים נשארו סגורים, כמו: עולם התרבות, עולם הספורט, עולם המחול ואולמות האירועים. דווקא שם מדינת ישראל לא נותנת מענה ומשרד הבריאות בורח מאחריות. הם פשוט לא שלחו עכשיו נציגים רלוונטיים לוועדת הקורונה ולא נתנו שום תשובות. אנחנו רואים שכל ההיסטריה לגבי גל שני, גל שלישי וגל רביעי היא מיותרת. היום היו 50,500 בדיקות, 1,700 חיוביים. כולנו ראינו אתמול את התמונות מנתב"ג. כדי שאבין, רק תגידי לי מתי אצלך מתחילה ההיסטריה. אצלי אין היסטריה, את ההיסטריה אני משאירה לבעלי וילדיי. פה אני מתנהלת בשיקול דעת וקור רוח. אנחנו ראינו מה קרה אתמול בנתב"ג.

אנחנו רואים גם מה קורה בתחבורה הציבורית. משרד הבריאות נכשל בצורה מובהקת במקומות בהם צריך לתת מענה. אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה ונציגי הממשלה. אין ספק שאדם שרוצה לשמור על בריאותו, פעילות ספורטיבית על כל גווניה היא חיונית עבורו. גם עולם התרבות הוא חיוני כי יש נפש ויש גוף. הממשלה החליטה בצורה שרירותית ובלי כל בסיס נתונים לסגור את עולם הספורט, עולם הכושר, חדרי הסטודיו, בתי ספר למחול ואת הבריכות. אני מוצפת בפניות של אזרחים, גם מאזרחים ותיקים, גם מקטינים שמקבלים טיפול בעזרת כלבים, וגם מאלה שנזקקים לטיפול בעזרת רכיבה על סוסים, וגם מאנשים עם מוגבלות פיזית או נפשית, שחייבים את הפעילות הזו כדי לשמור על עצמם. הם טוענים חד-משמעית ובאופן ברור שסגירת הענפים האלה פוגעת בבריאותם ומעלה בסוף את אחוזי הנכות שלהם. מצבם הפיזי והנפשי של אנשים מדרדר ומדינת ישראל תצטרך בסוף בסוף בסוף לממן את הטיפול בהם. קיבלתי עכשיו פנייה, עליה דיברתי עכשיו בוועדת הקורונה, מדיור מוגן שבו פועלת בריכה לקבוצה הומוגנית. לדעת כל רופאי הציבור ורופאי המשפחה, שחייה בגיל השלישי היא חיונית, אבל דווקא שם סגור ולא נותנים מענה. אפשרו לפתוח מכוני כושר או טיפולים לעמותה של נכי צה"ל, וזה מבורך ומאוד חשוב, אבל יחד עם זאת לא אפשרו לפתוח מתקנים אחרים, למשל, של עמותת אי"ל המטפלת באנשים עם מוגבלויות ובנכים אחרים.

איפה ואיפה. אין לי הסבר להבדל ביניהם. אדוני, אפשרו לפתוח מתקנים לנכי צה"ל, אבל מצד שני, לא מאפשרים לפתוח חדרי טיפול וכושר לנכים אחרים. מותר לאפשר רכיבה על סוסים לנכי צה"ל אבל לילדים אסור. זה אותו מתקן, אותם סוסים, אותם תנאים. לפי הנתונים שאנחנו שומעים ממשרד הבריאות, אין הצדקה ממשית, חוץ מגחמות פוליטיות, לסגירת עולם הכושר.

ולא אחזור על הדברים. גם שם אפשר למצוא מתווה, זה רק עניין של רצון. אני רוצה להפנות את תשומת ליבם של נציגי משרדי הממשלה והייעוץ המשפטי של הכנסת, אנחנו פועלים על סמך חוק הקורונה הגדול. סעיף 4 מדבר על הגבלות, וסעיף קטן (ב) לסעיף 4 אומר: תקנות לפי סעיף קטן (א), ואלו ההגבלות, יותקנו בשים לב לזכויות ולצרכים של אזרחים ותיקים, של קטינים ושל אנשים עם צרכים מיוחדים, ובכלל זה אנשים עם מוגבלות, לפי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. זאת אומרת, משרד הבריאות לא מאפשר לאנשים ותיקים לשחות, וזו פגיעה בזכויות שלהם. לא מאפשרים לילדים טיפולים בעזרת כלבים וסוסים, וזו פגיעה בזכויות. יש אנשים עם מוגבלות שלא נראית לעין. אתמול נפגשתי עם מאמן כושר שיש לו נכות מאוד רצינית עקב שירותו בכוחות הביטחון במשך 28 שנים. הוא היה בכל זירת פיגוע והוא סיפר לנו מה הוא ראה שם. הוא נראה מאוד בריא וחזק, אבל יש לו נכות רגשית ונפשית מטורפת. אותו אדם צריך לעשות ספורט כי באמצעותו הוא יכול לפרוק מעצמו והוא גם כן מאמן, וזה נותן לו חיי חברה, ואני כבר לא מדברת על פרנסה. אבל משרד הבריאות מתעקש. אדוני היושב-ראש, יש לי הקלטה בה נשמע יושב-ראש הקואליציה אומר בפה מלא לאנשי ספורט, שהסגירה שלהם היא סגירה פוליטית ושעושים עליהם סיבוב פוליטי את זה אומר יושב-ראש הקואליציה.

אתם רוצים להתנקם בי, בשאשא ביטון, בוועדת הקורונה די. גם סגירת אולמות השמחה הם בגלל עניין פוליטי? הוא דיבר על עולם הספורט. אגב, אנחנו בוועדת הקורונה סגרנו את האולמות. למרות שהייתי באופוזיציה, ואני עדיין באופוזיציה, אני הצבעתי בעד סגירת האולמות כי אני מבינה את ההבדלים. יש הבדל בין אירוע משפחתי גדול של 300 - 400 איש לבין אירוע באולם תרבות שאפשר בהחלט לנהל אותו בצורה אחרת. את צודקת כשמדברים על 300 - 400 איש,

גם במכוני כושר, וגם באולמות, מדובר על מתווים

אף אחד לא דיבר על ימים כתיקונם.

כרגע מתמקדת במשהו, אתה צודק בשאר הדברים. זה רלוונטי גם לעולם התרבות וגם לעולם החתונות והשמחות, למרות שיש הבדלים. לא שמענו נתונים אובייקטיבים, הכול זה גחמות.

אנחנו רואים נתונים שמדברים על כך שהעולם הזה הוא חיוני גם לנפש וגם לבריאות שלנו. משרד הבריאות מתנהל בצורה שערורייתית, וזה לא יאומן. אנשי הענף שולחים להם מתווים והם מוכנים לכל הידברות. אם תגידו מה אתם רוצים, נוכל להתאים את זה לצרכים. שר הבריאות מתעלם, הוא לא מוכן להיפגש איתם. אני פניתי לשר הבריאות באופן אישי וביקשתי ממנו לשבת עם האנשים האלה כדי להגיע להסכמות. אם אתם רוצים להתנקם בנו, בחברי הכנסת, כי הלכו נגדכם - עזבו, אתם מתנקמים עכשיו בציבור אשמח שד"ר אלרעי תסביר לי איך היא חיה עם זה שהם עושים שיעורי זומבה בתוך משל"ט קורונה של משרד הבריאות, ומצד שני, ספורט, בריכות, סטודיו, חדרי כושר, סגורים. תודה לך. ד"ר אלרעי, אני מודה לך שוב שאת איתנו. אני מבקש באמת את התייחסותך גם לדברי ההקדמה שלי